שלום לכולם.

לצוות המשפטי של הוועדה שעבדו שעות נוספות במשך כל התקופה הזאת, הנוסח המתוקן הונח בפני חברי הכנסת, הושקעו בזה המון שעות עבודה. רק תגידי על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על פרק כ' (ייעול מערך הכשרות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021